בוקר טוב, חורף בריא. אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת הכנסת במושב השני של הכנסת ה-24. היום יום שני, כ"ח בתשרי תשפ"ב, ה-4 באוקטובר 2021. לפני שאני אעביר את רשות הדיבור לירדנה על הסעיף הראשון בסדר-היום, אני רוצה לדבר פה על הנושא של התו הירוק של חברי הכנסת. רציתי הצהרה מדינית שלך, שבזמנך זה לא יהיה.

כן, אבל אני פה - - - בוא תחמם את הלב קצת.

אם תרצה, הרב פרוש, אני אחרי זה אתן הצהרה מדינית. כדי להדגים את חשיבות הנושא אני רוצה לצטט מהתלמוד הבבלי, מסכת שבת דף קי"ד עמ' א'. כתוב שם: ואמר ר' חייא בר אבא, אמר ר' יוחנן: כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. אז כמובן שיש את הפירוש הפשוט של בגד שהוא מלוכלך, אבל אני חושב שבהקבלה לתלמידי חכמים בתקופת התלמוד - - - אתה יודע מה האדמו"ר מקוצק אמר על זה? על דבר אחד הוא חייב מיתה, צריך שיהיה הרבה דברים. אז אני חושב שהיום בהקבלה נבחר ציבור הוא דמות ציבורית שאמור לשמש דוגמה אישית לאזרחי המדינה. "נמצא רבב על בגדו" אנחנו יכולים כמובן לפרש את זה באופן הפשוט, אבל גם אפשר לפרש את זה בדוגמה שהוא משמש בהתנהגות שלו. תלמיד חכם, נבחר ציבור, צריך להתנהג בצורה הנקייה ביותר ולתת דוגמה אישית לכל אזרחי המדינה. ואני מאמין שכנבחרי ציבור זה מה שמצופה מאיתנו. כמו שמצופה מאיתנו להתנהג בהתנהגות אתית וממלכתית, אז אנחנו צריכים לשמש דוגמה גם בשלל הנושאים שעומדים על סדר-היום. אני חושב שהתו הירוק שנופל ממש בגדר של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז אנחנו כחברי כנסת צריכים לשמש דוגמה אישית. ברשותכם, אני מציג כאן את התו הירוק שלי, ובעזרת השם אני גם אעביר אותו למשמר הכנסת, כדי שכל פעם שאני אכנס אז גם אשמח להיבדק. ברשותכם, מאחר שאנחנו הולכים על הנושא החיובי, אז אני גם מרשה לעצמי להקריא את רשימת חברי הכנסת שהציגו את התו הירוק ברשתות החברתיות. ואני מראש מבקש סליחה מכאלה שאולי פספסתי, וכמובן מחברי כנסת שלא יכולים מכל מיני סיבות לעבור או את החיסון או את הקבלה של התו הירוק. אז זה חברי הכנסת והשרים יאיר לפיד, מיקי לוי, אלכס קושניר, גלעד קריב, צחי הנגבי,

שירלי פינטו, ולדימיר בליאק, רם בן ברק, יוראי להב, רון כץ, טטיאנה מזרסקי, ענבר בזק, משה טור פז וסימון דוידסון. וגם כמובן יושבת-ראש הקואליציה עידית סילמן, שהריצה ברשתות ומול חברי הכנסת את הנושא הזה. ועכשיו נעבור לעניינים שעל סדר-היום.

כל סיעת יש עתיד עם תו ירוק, מציגה בכניסה לכנסת.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, תודה רבה. חשוב מאוד. אז אני מצרף את כל סיעת יש עתיד. מה צריך להראות פה עכשיו? את התו הירוק? עוד לא הנפקתי חדש, אבל יש לי.

אז אני מציין גם את חבר הכנסת הרב פרוש.

הרב פרוש, על פי החסינות שיש לנו אנחנו לא אמורים להיבדק. אני חושב שיהיה טוב אם נחרוג מהחסינות בנושא הזה. הבעיה שאם אין לך את זה אתה עוד מעט מנוע מלהסתובב במדינה.

מדברים כרגע על פה. טוב, נרד לעניינים השוטפים. הצענו הצעה, שתעמוד פה גם על סדר-היום מול האופוזיציה. בסופו של דבר אנחנו גם מציעים להוסיף נציג בוועדת העבודה והרווחה, שהיא אחת הוועדות החשובות בכנסת. היא נוגעת בכלל אזרחי ישראל ברמה היומית. הינה, תו ירוק שלי גם כן. עד ה-31 בדצמבר 2021. מצוין. אני מוסיף אותך לרשימה בשמחה. אתה יכול להוסיף גם את תעודת המחלים שלי. כן, ונמצא איתנו פה חבר הכנסת רם שפע. ברוך רופא חולים. חזר אלינו אחרי שנמצא חיובי. תודה. אנחנו מציעים פה על הקמת שלוש ועדות, בשיתוף עם חברי האופוזיציה אני מדגיש בשיתוף זה לא שאנחנו מחליטים לבד אלא בשיתוף. אנחנו יושבים יחד על הנושאים שבוערים לעם ישראל, אזרחי ישראל, ואנחנו רוצים לתת להם מענה: ניצולי השואה, נוער בסיכון, קידום פריפריה, זהירות בדרכים, שגם פה חבר הכנסת בועז טופורובסקי מתעסק בזה ברמה היום-יומית. ובאמת יש הרבה נושאים שצריך לעבוד עליהם, להעמיק בהם, ולנסות למצוא פתרונות חקיקה, ולצערי האופוזיציה כרגע בחרה שלא לשחק בהם. צריך להעמיד את הדברים על דיוקם, אנחנו כרגע עומדים בוויכוח על הוספת חבר נוסף לוועדת הכספים. זה חשוב, אבל זה לא הכי חשוב, יש דברים יותר חשובים, וחבל שאנחנו כרגע לא נמצאים בהתנהלות השוטפת הרגילה של הכנסת. אני קורא שוב כאן לחבריי באופוזיציה: בואו נמצא את הדרך לעבוד ביחד, נקים את הוועדות. אני מבקש לומר משהו. בוודאי. ניתן לוועדות של הכנסת לעבוד ולשרת את אזרחי מדינת ישראל ונתחשב בצרכים שלהם. האופוזיציה עושה את שלה, מנסה לעשות את שלה, וזה בסדר, אבל לא להשתתף בוועדות - - - הגישו עתירה לבג"ץ היום עוד פעם. היום ראיתי שהם ביקשו מבג"ץ לזרז את הפסיקה.

אני מאוד מצטער שהייתה פנייה לבג"ץ דווקא על ידי חברים שכל הזמן מדברים על הנושא של התערבות יתר של בג"ץ בעבודת הכנסת. אני חושב שזה דבר לא בריא. אני חושב שגם בדברים קיצוניים לא צריך לפנות לבג"ץ. הכנסת מספיק בוגרת ומספיק מכובדת ומספיק אחראית בשביל לטפל בבעיותיה שלה, וכל פנייה לבג"ץ מחלישה את עבודת הכנסת. אני גם מאוד מקווה ומניח שהשכל הישר יגבר ובג"ץ יחליט שלא להתערב בדבר הזה. אני פונה שוב לאופוזיציה: לא להשתתף בוועדות, לזלזל בעבודה הפרלמנטרית במשך תקופה כל כך ממושכת, אז באמת זה מוזיל את מוסד הכנסת, מזלזל באזרחי ישראל ובבוחרים שבחרו בכם. אני קורא שוב לחבריי באופוזיציה: בואו תגלו אחריות ותצטרפו לוועדות, תמסרו את השמות שלכם, נחדש את העבודה השוטפת של הכנסת. חבר הכנסת פרוש, אני נותן לך להתייחס. אם עוד מישהו רוצה להתייחס, להירשם אצל נועה, ואחר כך מזכירת הכנסת תתחיל את סדר-היום. על התקן של יושב-ראש קואליציה, יושב-ראש אופוזיציה, אז אני מייצג פה את האופוזיציה כבודד. אנחנו 120 חברי כנסת, כמובן שמזה נוצרת קואליציה ויש אופוזיציה. הקואליציה היא זו שנהנית ממה שקרוי, למרות שאני מתכחש לזה, מנעמי השלטון. לקואליציה הזו יש קרוב ל-30 שרים, יש לה יושבי-ראש ועדות, יש לה סגני שרים. ביחס של החלוקה חברי כנסת וחברי כנסת, החלק הזה של קואליציה הוא ממש מדושן עונג, הייתי אומר.

מלא תפקידים. מה נשאר כבר לאופוזיציה? היא לא יכולה לקבל שום דבר שלא שלה על פי דין. היא לא יכולה לקבל להיות שר, היא לא יכולה להיות סגן שר. פשוט לא. זה החלק של הקואליציה. ממך לא ציפיתי כחבר כנסת אתה יושב-ראש ועדה, אבל לא ציפיתי ממך שתגיד שאתה פונה לאופוזיציה, מספיק לשחק את הברוגז הזה. הקואליציה היא מדושנת עונג, עם בערך 40 או 50 תפקידים. מ-60 חברי הכנסת שיש לה, כמעט לכולם יש תפקידים. מה יש לאופוזיציה? היא מבקשת פשוט את חלקה. אז אתה אומר לי: מתווכחים. אני רוצה לראות שמפלגת העבודה או יש עתיד או כל מפלגה אחרת ויתרה על חלקה בחלוקת העוגה. גם יאיר לפיד, שהיה ראש הדוברים נגד הנורבגי או נגד ממשלה מעל 18 שרים ויתר על משהו?

אז הוא קיבל משהו אחר שאנחנו עוד לא יודעים ונדע. יש לנו 17 חברי כנסת, רשות ועדה - - - אתה יודע מה, אני חוזר בי ממה שאמרתי על יאיר לפיד. הקואליציה היא מדושנת עונג עם מלא תפקידים.

היא רוצה את חלקה. לא מקובל שכך יחלקו את ועדת הכספים, או לא מקובל שהקואליציה תאמר לאופוזיציה איזה ועדות היא נותנת לה, והיא נותנת לסיעה שנמצאת באופוזיציה והיא מסדרת לה את העניינים. ההתנהלות של הקואליציה היא לא התנהלות יפה ביחס של חברים, במה שצריכים לחלק לפי תוצאות בחירות. לכן הפנייה שלך היא במקום, סליחה שאני אומר לך.

אתה צריך למשוך אותה. מה שמגיע לאופוזיציה צריכים לתת לאופוזיציה. סיימתי. תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס? אז אנחנו נעבור לנושא הראשון של סדר-היום: סדרי הדיון בישיבת פתיחת המושב השני של הכנסת ה-24, לפי סעיף 20 לתקנון הכנסת. מזכירת הכנסת ירדנה, בבקשה. תודה רבה. בוקר טוב, חורף טוב ובריא. היום אנחנו נפתח את המושב השני של הכנסת ה-24, נשיא המדינה יהיה נוכח, ידבר, ראש הממשלה ימסור את הודעתו. וכשיש בפתיחת מושב גם הודעה של ראש הממשלה וגם הצעות אי-אמון, ויש כאלה, של האופוזיציה, אז אנחנו מקיימים דיון משולב. וזו הייתה הבקשה שהפניתי לוועדה המכובדת, ופשוט לקבוע את סדרי הדיון. אני רוצה להגיד שהדיון הסיעתי, בשנה שעברה כשנפתח המושב הייתה אותה בקשה, והוועדה החליטה על ארבע דקות לסיעה, כי זו הייתה גם על הודעת ראש הממשלה וגם על האי-אמון, אבל אתם סוברנים להחליט. אז זו הבקשה. תנחו אותנו. אני מציע לאמץ את מה שהיה בכנסות הקודמות דיון סיעתי משולב עם זמן של ארבע דקות. לכל סיעה. זה גם הודעת ראש הממשלה וגם - - - מה זה גם? בסוף זה אותו דבר, מצד אחד. מצד שני, אני לא רואה שהאופוזיציה פה יש חוקים, והם מעבירים אותם עד 01:00 לפנות בוקר ו-02:00 ו-03:00 לפנות בוקר,

דבר ברור, אני לא שומע מה אתה אומר לאופוזיציה. מה הטענה - - - שהם לא חוסכים מהכנסת את זמני המליאה. זה מה שאני אומר. ממילא מדובר פה על הודעת ראש הממשלה ואי-אמון, שזה כמעט אותו דבר. לכן הייתי חוזר לשלוש דקות, אבל אם אדוני יחליט ארבע אז אני מכבד את אדוני, אבל אני חושב שבמסגרת האופן שבו מתנהלת האופוזיציה ולא מאפשרת למליאה להתנהל - - - שלא כמנהגי,

אני חושב שאם יהיו ארבע דקות לכל אחד אז העולם - - - לכל סיעה. לכל סיעה, כמובן. רם, כי אתה שמעת אותי ואיתן לא שמע אותי. אני פשוט הקשבתי. גם איתן הקשיב. לא הייתי פה. אפשר לסגור על 3.5. יאללה, ארבע דקות. אני מכבד את העמדה של חבר הכנסת גינזבורג, גם יש בה היגיון, למרות מה שאמר חבר הכנסת פרוש. אבל אני חושב שמאחר שגם מדובר בדיון סיעתי ולא דיון אישי, וגם זה הנוהג שהיה לפחות בכנסות האחרונות, אז אני מציע כן לאמץ את ארבע הדקות כמסגרת הזמן של הדיון הסיעתי המשולב. אז אנחנו נעבור עכשיו להצבעה. על מה אנחנו מצביעים? שלום לך, חבר הכנסת סובה. אתה יכול להצביע איתנו. מה שעושה פרוש תעשה הפוך. פרוש לא יכול לעשות כלום. פרוש לא יכול להצביע. פרוש, אתה רוצה שאצביע בשבילך? אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת סובה, תצטרף אלינו. מי בעד ארבע דקות לדיון הסיעתי המשולב?

חמישה בעד. מי נגד? שיירשם כאילו אני מצביע נגד. שיירשם. הצבעה אושר. אני מנסה עוד לעכל מה זה אומר, אבל בסדר. ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021 (מ/1449), בכל הקריאות אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום. יש פה את בקשת יושב-ראש ועדת הכספים,

אז רומן הלך להביא אותו. אנחנו נעבור בינתיים לסעיף ג': בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021 (מ/1449), בכל הקריאות. בבקשה, עו"ד גולדנברג, תסבירי לנו.

מכוח הוראת השעה הזאת פועלת היום בשירות בתי הסוהר

אני כן אציין שמצב שבו הדבר הזה לא יקרה, יש לו משמעות עם פוטנציאל של פגיעה בזכויות של אסירים. לאסירים אין זכות להשתחרר על תנאי ממאסר, יש להם זכות שהבקשות שלהם לשחרור על תנאי יידונו במועד. והמשמעות של תום הוראת השעה מבלי שהיא חודשה היא חזרה להסדר המשפטי שנהג קודם לכן, שבו אסירים שנדונו לעונשי מאסר של שלושה עד שישה חודשים עניינם נדון בפני נציב בתי הסוהר, אסירים שעונשי המאסר שלהם הם שישה חודשים ועד 12 חודשים עניינם נדון בפני ועדות השחרורים. החזרה למצב המשפטי הקודם, יש לו משמעויות נכבדות, במיוחד בתקופה הקרובה, בכל מה שקשור ביכולת לקיים את הדיונים כסדרם במועד ביחס לכל אותם אסירים שיצטרכו לחזור לסמכות של ועדת השחרורים או נציבת בתי הסוהר. לכן אנחנו רואים דחיפות וחשיבות בהשלמה של הליכי החקיקה האלה. למה זה מגיע רק עכשיו? רגע, חבר הכנסת גינזבורג. קודם כול תודה רבה. אני עושה פה הפסקה בדיון הזה ונחזור אליו תכף. פשוט ביקשתי מיושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר לבוא לפה כדי להציג את הבקשה שלו. הוא יצא באמצע דיון מוועדת הכספים והוא אמור לחזור אליה, אז ניתן לו עכשיו להציג את זה. מי שירצה להתייחס גם לדבריו של חבר הכנסת קושניר יתייחס, ואז נעבור להצבעה, ואחר כך נחזור חזרה לנושא הזה. ב. בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021 (מ/1400), לפני הקריאה השנייה והשלישית אז אנחנו עוברים כרגע לסעיף ב' בסדר-היום: בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק

לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת קושניר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שכולכם שמעתם על קרן העושר,

תשלומי המס שאמורים להגיע לקרן העושר אלה תשלומי המס מרווחי היתר של חברות למשאבי הטבע וחברות הנפט. מה שאנחנו באים לתקן כאן בחוק הזה זה בעצם להגדיר שבמידה ויש מס במחלוקת, אז 75% מהמס הזה משולם לרשות המיסים, עובר לקרן ביניים ואחר כך יעבור גם לקרן העושר. המשמעות של זה זה זירוז ההליכים להקמת קרן העושר וזירוז ההליכים לצבירת הסכום הזה של מיליארד שקלים. לכן זה מאוד מאוד דחוף, כי אנחנו מחכים באמת הרבה מאוד זמן, שמענו הרבה מאוד הבטחות סרק על הנושא הזה, באנו פה לעשות את השינוי הזה, והינה אנחנו עושים אותו. לכן אני מבקש מהוועדה לקבל פטור מחובת הנחה מתוקף דחיפות הנושא.

תודה רבה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? רק להבין מה הפרקטיקה שתקרה מחר בבוקר? יעבור החוק, מה יהיו ההשלכות המיידיות? יש היום הרבה מאוד תיקים שמתנהלים בין רשות המיסים לבין אותן חברות שמנצלות את משאבי הטבע, לא רק שלנו אלא בעיקר של הילדים שלנו. והפרקטיקה היא שהולכים לבתי משפט ומנהלים תיקים מאוד - - - של הרבה מאוד זמן. מזרזים מולם הליכים - - - המטרה היא לזרז את התהליכים, להוריד את התמריץ מאותן החברות ללכת לבתי המשפט, ולהגיע להסכמות כמה שיותר מהר, ולהעביר את הכסף לקרן העושר כמה שיותר מהר. אבל מה הדחיפות? זה קשור לתקציב? אין לזה שום קשר לתקציב. זה קשור לזה שהבטיחו לנו עשר שנים שקרן העושר תתמלא, והיום חשבנו שהיא ב-700 מיליון, לפני שבועיים שמענו שזה בכלל 400 מיליון, ואנחנו לא מצליחים לגרד את המיליארד. אחת הסיבות לכך זה שהשומות פשוט לא מגיעות. תשימו לב לדבר אחד, הקדמת תשלום המס כאן היא לא על מס החברות והיא גם לא על שום מס אחר אלא על מיסים על רווחי היתר, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. אני אגיד אמירה: אני בעד החוק הזה, זה חוק שכחול לבן דחפו אותו בממשלה הקודמת, השרה אורית פרקש הכהן, גם בממשלה הנוכחית וגם בממשלה הנוכחית. החלנו על זה דין רציפות ואנחנו תומכים בחוק הזה בכל מאודנו. פרקטית אני לא חושב שזה כל כך חשוב, הדיון הזה עכשיו של הקדמת דיון, כי זה לא יעלה היום לדיון במליאה. וממילא אם זה לא יעלה לדיון במליאה אז זה מתייתר, מכיוון - - - זה נמצא בסדר-היום. אז בוא נצביע בעד. אבל אני לא חושב שזה יעלה היום. בוא לפחות ניתן לזה הזדמנות, איתן.

ואגב, אתה מאוד מאוד צודק. מי שעומד מאחורי החוק הזה ודחף אותו, והיא דיברה איתי וביקשה לקדם אותו מהר ככל שניתן, זו השרה אורית פרקש הכהן. היא צריכה לקבל הרבה מאוד קרדיט על הדבר הזה. מגיע לה. הרבה מלחמות היא ניהלה עבור הנושא הזה בשנים שלפני שהיא הייתה בכנסת,

תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס? אנחנו נעבור להצבעה, מתוך הנחה שזה מופיע בסדר-היום. מי בעד הקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית?

חמישה בעד. מי נגד? הצבעה אושר. חברים, תודה רבה. ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף),

איתן, כן. למה חיכיתם עד עכשיו? קודם כול ההיערכות לתום מועד הוראת השעה החלה כבר לפני חודשים ארוכים. היה כאן תהליך כמובן של איסוף נתונים, בחינת המשמעויות שלהם. תוך כדי העבודה התעוררו גם שאלות שונות שנוגעות למתווה.

לא היו ספקות של ממש לגבי המודל בפני עצמו, אבל כן התעוררו שאלות לגבי היבטים מסוימים משמעותיים. באמת שניסינו לסיים את הדיונים האלה בתקופה של הוראת השעה. נערכה בחינה מאוד מאוד משמעותית ורצינית. אבל חלק מהשאלות הן שאלות שיצריכו בחינה משמעותית יותר. הגענו גם למסקנה שבהתחשב בעובדה שחלק מהתקופה של הוראת השעה זו התקופה של הקורונה, שגם לה יש השפעה, נכון יהיה להמשיך את איסוף הנתונים. כל התהליך הזה ארך זמן. גם קבלת העמדות, אצל כל אחד מהגורמים היה שיקול הדעת שלו והתהליכים הפנימיים שעברו אצלו, הבחינה הפנימית. וגם הדברים האלה השפיעו על המועדים, והגענו למעשה לתקופה של הפגרה,

אם אנחנו לא נאשר את זה, אז אחרי 14 באוקטובר זה אוטומטית יפוג, או כמו שהיו לנו כאן מספר הוראות שעה שלא אישרנו, והתברר שאפשר היה להמשיך אותן, שיש איזשהו אלמנט? אני אגיד לך למה. פשוט אנחנו בעומס מאוד מאוד גדול עד אישור התקציב, ואנחנו מנסים להבין מה באמת דחוף, כי מהממשלה הכול דחוף כל הזמן. אתם באים שבוע וחצי לפני תום המועד, הרבה ברירות אתם לא משאירים לנו, זה קצת כמו אקדח ברקה,

ואנחנו צריכים עוד ראשונה, שנייה, שלישית. אז אני אגיד שאני לא מכירה את הוראות השעה שהזכרת, ואני לא מכירה את האפשרות הזאת. מה שאני כן יכולה לומר לגבי הוראת השעה הזו, שהמשמעות היא שביום שבו הוראת השעה מסתיימת, אנחנו חוזרים להסדר המשפטי,

שקדם להוראת השעה, קרי אסירים של שלושה עד שישה חודשים הסמכות לנציבת בתי הסוהר, שישה חודשים ומעלה לוועדות השחרורים. הדבר הזה מצריך את המערכות האלה להתארגן בהתאם. אבל זה לא רק שאלה של התארגנות, כי בשביל הלוגיסטיקה לא הייתי שמה על זה את הדגש. אני חושבת שבסופו של דבר יש כאן פוטנציאל לפגיעה באסירים. אם בגלל שכדי להיערך לדיונים שהם שונים במאפיינים שלהם, כדי להיערך לדיונים בוועדות השחרורים, צריך לעשות כאן איזושהי היערכות איסוף של חוות דעת - - - ומה ההסדר הקבוע עכשיו? שלושה עד שישה למי הולכים? שלושה עד שנה,

בהסדר הקיים עכשיו בהוראת השעה הולכים ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים,

שני סוגים של אוכלוסיות: אחד זה אסירים ששפוטים לשישה עד 12 חודשים, שנדרשות לגביהם חוות דעת מיוחדות עברייני מין, אלימות במשפחה וחולי נפש לגביהם נדרשות חוות דעת מיוחדות והם הושארו בסמכות ועדת השחרורים.

קטינים שמרצים עונשי מאסר שמעל שישה חודשים, גם הם בסמכות ועדת השחרורים. גם שם המחשבה הייתה שנכון יהיה לקיים דיון בוועדת השחרורים. אין פה באמת אבל פגיעה, כי גם שלושה עד שישה חודשים, אז לא תהיה אותה ועדה, אלא לנציבת שב"ס תהיה את הסמכות.

אז אין פה פגיעה. מישהו אחר ידון בזה. הסיבה שבגללה הוראת השעה הזאת נקבעה - - - שנייה, אנחנו לא כופרים בצורך בהצעת החוק. אבל אני מתחבר למה שאמר חבר הכנסת טופורובסקי, שאומר שאם הצעת החוק לא עוברת בשבוע הקרוב, או לכל היותר לא עוברת בקריאה הראשונה, אלא נגיד עוברת שבוע הבא בקריאה הראשונה, ונניח ועדת החוקה לא תסיים את עבודתה עד ה-14, היא תיגרר עד ה-18 או עד ה-20, אז כל מה שיקרה, שהסמכות עוברת מאותה ועדה לנציבת שירות בתי הסוהר. אז אני אנסה להסביר למה זה לא מדויק. זה נכון, הסמכות עוברת, אבל יש לדבר הזה משמעויות. צריך לקבוע לנציבה זמן שהיא צריכה לדון בזה.

נכון, בסדר, אבל לא לזה אני מכוונת. קודם כול, הדיון בפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים הוא דיון על יסוד הכתב, הוא לא דיון בהשתתפות צדדים והאסיר. הוא מגיש בקשה, יכול להגיש את הטעמים שלו, היחידה דנה. זו יחידה מנהלית, היא לא מקיימת דיון שהוא אדברסרי. ועדת השחרורים מקיימת דיון כזה. יהיו אסירים למשל שיעברו מהסמכות של היחידה לסמכות ועדת השחרורים, ואולי ירצו ייצוג על ידי עורך דין, אולי ירצו מינוי של סנגור, מה שביחידה לא נדרש, והם ייפגעו כמובן.

חשוב לי להדגיש, מדובר באסירים שתקופות הרישיון שלהם הן תקופות קצרות, בין חודש לארבעה חודשים בסופו של דבר. כל עיכוב הזה, המשמעות שלו - - - לא, אמרת שבין שלושה לשישה הולך לנציבה.

זה אם חוזרים להסדר המשפטי שהיה קודם. בהסדר היום שלושה חודשים עד שנה הולכים ליחידה. אלה תקופות מאוד קצרות. אחת הסיבות שהיחידה הזאת הוקמה זה בגלל שביחס לאסירים שתקופות המאסר שלהם קצרות מאוד קשה ההתארגנות הזאת, איסוף החומר שנדרשים מוועדת השחרורים, ובגלל תקופת הרישיון הקצרה לא תמיד יספיקו לדון בעניין שלהם במועד.

מישהו עוד רוצה להוסיף? אז אנחנו נעבור להצבעה על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר בכל הקריאות. רגע, אני חושבת שאין לנו קוורום. חסר לנו חבר קבוע, אי-אפשר להצביע. אני בכפילות, הרב פרוש הוא הנציג. אני באתי רק לשאול אם אבו מאזן שלח לך גם איזה מסר. אני משובץ. ביקשתי בתחילת הדיון. צריכים לבוא בהתחלה כדי לשמוע. הייתה הצהרה מדינית. הייתה דממה של דקה. בוא נעבור לסעיף הבא. כן, אנחנו נעבור לסעיף הבא. את ההצבעה נעשה עוד מעט. נעבור לסעיף הבא. למה אתה מתלונן רק על הקואליציה שהיא מפריעה לכם?

אמרת שאתה לא רוצה לתת לנו ארבע דקות, שלא מגיע לנו על ההתנהלות שלנו. אנחנו נעבור לשלושה האחרונים. אני עוד מקווה שיגיעו שמות של חברי האופוזיציה ביחס לוועדות, ואז נוכל להצביע על סעיפים ד', ה', ו' וז'. ט. הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת כרגע אני עובר לסעיף ט': הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. אני אקריא את ההודעה שאני ארצה אחר כך גם להקריא במליאה: בהתאם לסעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, וסעיף 110(א) לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת על הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא:

חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

נציג סיעת הליכוד ונציג סיעת הציונות הדתית; מטעם ועדת הכספים חברי הכנסת אלכס קושניר, אימאן ח'טיב יאסין,

כל עוד שאנחנו לא יכולים להצביע אתה לא צריך להעלות נושאים. איך אתה רוצה שזה יתבצע, חבר הכנסת פרוש? הנגד, איך אתה רוצה? כאיש אופוזיציה אנחנו נגד. אמרתי כבר קודם. מאה אחוז, נגד. עכשיו זה לא להירשם כאילו, עכשיו זה נגד ממש. י. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות: ועדת הכלכלה, ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדת העבודה והרווחה, ועדת החינוך,

ועדת מיזמי תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים, הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

אנחנו נעבור לסעיף י': קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות - - מה זה הדבר הזה? - - ועדת הכלכלה, ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדת העבודה והרווחה. הסיעות ביקשו שיהיו ממלאי מקום קבועים, אנחנו נענים לבקשתם.

רק בחוץ וביטחון, לא?

בוועדת הכלכלה ממלאי המקום הקבועים הם חברי הכנסת: מטעם סיעת כחול לבן איתן גינזבורג; מטעם סיעת יש עתיד יסמין פרידמן,

אני אוריד את זה. לא שמעתי מה אמרת. אתה ממונה במקומו של צבי האוזר. אני מבקש לפרט, אני לא הבנתי. אנחנו נבין ואז - - - אה, אתם כקואליציה לא מבינים עוד? אני לא שמעתי.

מדברים פה מאחוריי ואני לא שומע. אז קודם כול בוועדת הכלכלה אתה גם כן - - - זה הבנתי. זה בסדר? יופי. בוועדת החוץ והביטחון תהיה ממלא מקום של חבר הכנסת צבי האוזר.

במשותפת לתקציב הביטחון. איתן, אתה רוצה עוד לחשוב על זה? איתן, אל תקבל החלטה. זה דבר חשוב. אנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, מי יחליף את מיכל רוזין אם תהיה לה עוד פעם ישיבה אצל אבו מאזן? מי יחליף אותה בוועדות? אנחנו על זה. אנחנו נעדכן אותך. אנחנו עוברים להצבעה על ממלאי המקום הקבועים בוועדות. מי בעד? ירים את ידו. שבעה בעד. מי נגד? לא יעלה על הדעת. אם הייתה לנו אפשרות כנציגות - - - איך לרשום את זה? מי נמנע? הצבעה אושר. בסדר, עברה ההחלטה הזו גם כן. עברה עאלק.

אתם מוזמנים להירשם - - - אתם מוזמנים לנהוג בצורה מכובדת והגיונית. אנחנו נהגנו בצורה מכובדת. בדיון שהלכתם לבג"ץ כך גם בג"ץ קבע. כן, בג"ץ אתכם, תהיי רגועה. חבר הכנסת יעקב אשר, אני אתן לך זכות דיבור. ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021 (מ/1449), בכל הקריאות אני רוצה לחזור לסעיף שעסקנו בו כשלא היית,

להצבעה. סעיף ג': בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת

(תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021 (מ/1449), בכל הקריאות.

מי בעד? ירים את ידו. שבעה בעד.

אפשר לבקש רוויזיה. הצבעה אושר.

למה הוא לא? גם רוויזיה תיקחו לנו?

אם צריך, אני אבקש

שבוע הבא אנחנו מציינים את יום העלייה. ולי באופן אישי כואב שוועדת העלייה והקליטה, שאני

סופר חשוב, ונושאים שהם מעבר לנושאים של העולם, גם נושאים של תוכניות שהיו, כמו למשל תוכניות "תגלית",

שלום לכולם, תודה רבה. זה נעשה באופן וולונטרי, לא בגלל הבג"ץ. וולונטרי

זה ברור שהקואליציה היא אידאולוגית נטו והקואליציה רק פוליטית. בסדר? אני חולק - - - ניהלנו תהליך של משא ומתן בין הקואליציה לאופוזיציה. שמענו את דרישותיה של האופוזיציה להגדלת מקומות בוועדת הכספים, הגדלת מקומות בוועדת החוץ

לא ייתכן שיהיו ועדות כנסת שכרגע לא יעבדו כי לא נותנים שמות,

וחבל, כי יש הרבה קולות מתוך האופוזיציה שרוצים לקחת

ואם יש בקשות נוספות,

כמו שכשהביאו אותן לפתחנו אכן נתנו, ועוד נהיה מוכנים לתת בהסכמה, כמו שנאמר פה,

תודה רבה.

דווקא הייתי רוצה שחברת הכנסת סילמן - - - אה, את הולכת עוד

תוסיף עוד שנה. 24 שנים. דרך אגב, בחוק אחרי שבע שנים אתה כבר לא נחשב לעולה. לא אמרתי שאני עולה. הרב פרוש, עולה אתה נשאר כל החיים, רק יש עולה חדש ועולה ותיק. תודה רבה על הסיפה. אתה רוצה גם לבדוק תעודת לידה שלי? אולי יהדות שלי? אתה לא מבין למה הוא חותר, חכה רגע. לא, אני כבר התחתנתי, ברוך השם. תדע לך, ותדעו לכם אתם, אני יושב פה כי אני רוצה להביע מחאה. אני גם עולה. 24 שנים? 48 שנים, אולי 69 שנים, אבל אנחנו עולים. כשעלינו פה לארץ, ידענו שכאן נוכל לקיים את התורה, לקיים את ההלכות. רצינו שארץ ישראל תנהג לפי ההלכה, בתפיסה שלנו. אני לא יכול לחייב אותך לעשות את זה, אבל תן לי לפחות לקיים את אורח החיים שלי. אורח החיים שלי הוא שונה משלך או של אחרים פה בבית הזה. אני כעולה מבקש להגן על הזכויות שלי. אני מקשיב לך בקשב רב. אם אתה מטיף לי מוסר, אז אני - - - לא מוסר, אני נמצא פה כדי לבקש עבור אותם עולים. מספר לך את הצרות שלו, מה מוסר. איך זה קשור לניהול ועדת העלייה והקליטה? איך זה קשור עכשיו? חבר הכנסת סובה, אני גם חושב שאני מבין את - - - ולמה חשוב לך להקים את ועדת העלייה? כדי לדון באותם עולים. אמרתי לך, שבוע הבא יש יום העלייה בכנסת, וזה מגוחך שהכנסת מציינת את יום העלייה בלי ועדת הקליטה. חבר הכנסת סובה, תן לו, אני מבקש. לא, היה פה טיעון טכני לגמרי.

שנים הכנסת מציינת את יום העלייה, והוועדה שמובילה את יום העלייה זו ועדת העלייה והקליטה. ואמרתי שזה נשמע לי מגוחך שבגלל האופוזיציה ועדת העלייה והקליטה לא יכולה לציין את יום העלייה בכנסת. יבגני, תן לחבר הכנסת פרוש. הוא התחיל עם התורה והיהדות. אתה מבין? תן לו לסיים. ואם תרגיש שאתה רוצה לענות - - - באופוזיציה יש עולים. הם לא מצביעים ישראל ביתנו, הם מצביעים יהדות התורה.

חבר הכנסת סובה, תן לו לסיים. אני נותן לו לסיים, לא חייב להקשיב. תן לו לסיים, אני אתן לך לענות לו.

הם עלו מצפון אפריקה, עלו ממרוקו, הם עלו מכל המקומות האלה. הם עלו לכאן. הם מרגישים שמבקשים פשוט לקחת מהם את הזכויות. תאר לך שאתה יודע על העלייה שאתה מייצג אותה שרוצים לקחת לה את הזכויות, אני צריך ועדת העלייה והקליטה? אני מבקש אחר כך לקבל התייחסות של היועצת המשפטית.

בסדר, הוא מדבר לא לעניין, לא על זה דיברתי בכלל. הוא מגיב לדברים שאני לא אמרתי. אפשר לקבל ייעוץ משפטי? לא, רגע אחד. חבר הכנסת פרוש, שנייה. אני מבקש שתיתן לו. יכול להיות שהוא מדבר על דברים אחרים.

אם תרצה להגיב, אני אתן לך גם זמן להגיב.

לא ביקשתי להגיב גם לדבריו. אני מתפלא עליך. אתה אומר שאני לא מדבר לעניין? אתה כאינטליגנט, למה אתה לא מבין - - - עכשיו אתה מחלק גם ציונים. יש לך זמן, תגיד. לא ביקשתי שתיתן לי ציון, לא לאינטליגנציה שלי - - - תפסיק להפריע לו. די.

תבין את זה, שישנם פה בבית חברים שעלו בעלייה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. הם נמצאים פה מתוך אמונה ומתוך זה שהם ידעו שכאן בארץ ישראל - - - אכן כך. ניר, אתה מבין מה שרציתי לומר. הוא גם מבין. הוא לא נותן לי לדבר. הוא לא נותן לי לדבר.

מה התיישבת פה? עכשיו אתה תגיד לי גם איפה לשבת. לא, כי ישבת שם תמיד. חבר הכנסת סובה, סליחה, הוא צודק, תן לו לסיים. ולכן אני אומר כך: חשוב מאוד לקיים את הוועדות, חשוב להקים אותן. הכול בסדר. אבל לא יכול להיות חבר בכיר בקואליציה שמבקש ממני שאקים חשוב לו ועדת העלייה והקליטה, והוא רומס את הזכויות שלי פה. חבר הכנסת פרוש, תודה רבה. חבר הכנסת אשר, שבאת היום רגוע, אני חייב לציין. לא חשבתי לדבר, אבל אני חושב שאולי, חבר הכנסת סובה, שאתה באמת בחור אינטליגנטי. ואף אחד לא תוקף אותך. כשמדברים אליך זה לא אומר שתוקפים אותך, אבאל'ה. תקשיב. מה שניסה להסביר לך הרב פרוש, אם אני הבנתי נכון - - - תגיד לי, אתה חוזר על דבריו? נו, עכשיו מה - - - אבל אל תפנה אליי. דבר עם הוועדה. אגב, אני מבקש התייחסות של היועצת המשפטית. מותר לו להתייחס אליך. מה שרצה להגיד לך חבר הכנסת פרוש אתה יודע מה?

תדבר אליי, נו. מה שרצה להגיד חבר הכנסת פרוש ליושב-ראש, ולהעביר את זה באמצעותו אליך, היה כדלקמן: אתה מעלה נקודה שהיא נכונה, באמת יש ועדה, ועדה שצריכה לטפל בקליטה ובעלייה, חבל שהיא לא מתכנסת. אבל כשאנחנו מרגישים שמעוותים את הכוח של ציבורים ענקיים אגב, 59 ח"כים מתוך 120 כשמעוותים את רצונם של הבוחרים של 59 מנדטים כאן - - - 58. 58. אה, שיקלי אצלך עדיין? טוב. אתה יודע מה, עוד אמת מופרכת שלכם. אתם חיים בשקר הרי. וזה מה שהוא ניסה להסביר. תבין, המחאה שלנו היא על זה שלא נותנים לנו את הכלים איך אמרה יושבת-ראש הקואליציה? אני אומר לך, היא יכולה לעבוד בחנות פרחים, היא מחלקת פרחים בלי סוף לכולם. גם מרגש אותה ההשתתפות שלנו והכול.

תבואו נכים בלי אצבע.

תבואו, תרגשו אותנו, תעירו הערות. הכול בסדר. להצביע לא. זה מה שניסה להסביר הרב פרוש, ואני רק מחרה מחזיק אחריו, שגם כאלה שעלו לפני 60 שנה יש להם פה ילדים ונכדים והם רוצים לשמור על הדברים שחשובים להם. ואם אתם, הקואליציה הדורסנית, הלא-לגיטימית הזאת במעשים שלה, לוקחים לנו את הכוח הזה, אל תלינו על שום דבר, גם אם הוא נכון ויש בו היגיון. אני אומר דבר אחד. אני אולי מנצל את ההזדמנות הזאת, ואני שואל אותך, יושב-ראש הוועדה, ואת חברת הכנסת סילמן, שהיא מצוינת בלזרוק דברים ולברוח. אגב, גם בוועדה זה היה קורה, שהיא הייתה אומרת משהו, היינו עונים לה,

לא משנה, יכול להיות שזה לא בגלל יחס לאופוזיציה,

אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה: אתם

חלמתם בחיים שתגיעו למצב הזה, שבו עורכי הדין שלכם בענייני כשרות המזון בארץ זה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שאני מאוד מעריך, וחבר הכנסת בליאק? אתם חלמתם ששרים בממשלה, כשסוף סוף יש לנו ראש ממשלה ימני עם כיפה ימני וכיפה שרים אצלו יפתחו קו מוניות שירות למוקטעה? האם זה מה שאתם חלמתם? האם חלמתם שהמכון המשפטי באבו כביר יצטרך לעבוד בשבת לבקשת רע"מ, והעובדים היהודים יעבדו עבורם בשבת? כדי לכבד את הדת המוסלמית. לא חלמתם, לא חשבתם. אתם חיים בהכחשה. אני כבר לא תולה תקוות ביושרה שלכם, כי אתם בלחץ, מלחיצים אתכם. אבל זה לא מה שרציתם, לא זה מה שרצו הבוחרים שלכם, ולא זה מה שרוצה רוב עם ישראל. תודה רבה, אדוני. תודה, חבר הכנסת יעקב אשר.

חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. חבר הכנסת אשר, גם אם הם לא האמינו שזה מה שיקרה - - עוד פעם אשר? יעקב. אנחנו חברים. - - אבל גם אני לא האמנתי שאתם תפזרו את הכנסת אחרי 29 יום ולא תכבדו את תוצאות הבחירות, גם אני לא האמנתי שלא תעבירו תקציב, גם אני לא האמנתי שתעשו כל כך הרבה דברים כנגד המדינה, והינה אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת. אז גם אני לא האמנתי שהרבה מאוד דברים קרו.

כן, הערבויות. אז בוא לא נדבר על האמונות של האחרים, קודם כול לפני שמאשימים בוא נבדוק את השאלות שצריכות להיות מופנות אל עצמנו. תודה.

אני חייב להגיד שהם דווקא כן נמצאים בוועדות, הם כן עובדים. פה אני נותן לך מחמאה. הח"כים של ש"ס ויהדות התורה כן באים לוועדות. הבעיה שיש מרכז אופוזיציה ובאופוזיציה לא מעבירים שמות, מבזים את הכנסת. אני קורא לך, יעקב ידידי, ולך, חבר הכנסת פרוש, אתם סיעה נפרדת, אתם סיעה עצמאית. פעם התנהלתם כך. היום אתם שבויים בידיו של אדם אחד. כרתם את עתידכם והתנהלותכם הפוליטית בידיו של אדם אחד,

אני קורא לכם להתחיל לפעול בצורה עצמאית, כסיעה עצמאית, כפי שנהגתם לאורך שנים ארוכות, ולהיות שותפים בתוך התהליך הדמוקרטי במעשה הפרלמנטרי בתוך כנסת ישראל, ולא לפעול על פי חליל של אנשים אחרים.

חבר הכנסת גינזבורג, תודה רבה. רגע, ביקשתי לענות.

התייחסות - - - חבר הכנסת סובה, עוד שנייה אתן לך גם. לא צריך, רק ביקשתי התייחסות של היועצת המשפטית לנושא של קביעת יושב-ראש זמני לוועדה. זה לא על סדר-היום. מותר לי

זה לא על סדר-היום. הוא מבקש. מותר לי לבקש או לא? או שגם אסור לבקש? דבר איתה. זה לא על סדר-היום.

חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אני רוצה להגיד לאיתן

אני לא יכול לחלוק עליך על טעויות שנעשו אולי כך או אחרת בקדנציה הקודמת. אני לא נכנס לזה עכשיו, יש לנו מספיק זמן לדבר על זה. אבל אני רוצה רק לומר לך דבר אחד: אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, אנחנו עובדים רק אצל מי ששולח אותנו. ואני רוצה לספר לך סודות מישיבת ראשי הסיעות של האופוזיציה בעניין הזה. מי שהיו אפילו יותר קיצוניים בעניין הזה, שאם אין לנו את הייצוג הנכון והאמיתי שלנו אז אנחנו לא צריכים לרקוד לפי החליל שלכם, נעשה את העבודה שלנו עד כלות אבל לא נשחק את המשחק הצבוע הזה שמבקשים מאיתנו לעשות, היום במיוחד לאור בג"ץ, דווקא אנשי הסיעות החרדיות היו אפילו הרבה יותר קיצוניים, יש פה כמה אנשים שיושבים בישיבות האלה ויגידו לך: זו הייתה דעתנו חד משמעית. אם דעתנו הייתה אחרת סביר להניח שהיא גם הייתה מתקבלת. אף אחד לא אומר לנו מה לעשות. אני רוצה לומר לך: מחברי סיעת יהדות התורה וש"ס יש פה אנשים שהם יותר ותיקים מהרבה מהליכוד גם כן, ויודעים הלכה אחת או שתיים בהלכות הכנסת. אנחנו יודעים שמה שקרה בכנסת הזאת לא קרה באף כנסת בצורה הזאת. אתה יודע, שנינו היינו ראשי ערים, ואתה יודע שאדם חזק נמדד בזה שהוא יודע גם לחלק את הסמכויות והוא לא מפחד מהמציאות. אדם חלש לוקח לעצמו כל יום שלייקעס שניים בוועדת כספים, עוד אלף ניסיונות מאוחרים שהיו פה לאחרונה. או מפזר את הכנסת אחרי שלא הצליח להקים ממשלה, ומוציא אותנו לטירוף שעד היום משלמים עליו. תודה שאתה מאפשר לי לסיים. שם התחיל הטירוף. שם התחיל הטירוף.

לא בקואליציה הזאת שם, ב-29 באפריל 2019. תודה,

לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו נעמוד על הזכות שלנו זו לא זכות, זאת חובה שלנו כלפי הבוחרים שלנו. ואתם צריכים להתעשת. ואני יודע שאתם מחכים לאיזושהי החלטה של בג"ץ, כי ברמזים של בג"ץ זה טוב רק כשהימין בשלטון, רמזים ברורים מאוד.

אתם פניתם לבג"ץ, לא אנחנו.

כן, אפילו לרמזים אתם לא שועים, כי אתם מפחדים. אז תמשיכו ככה ואל תבואו בטענות - - - נראה לי שאתם לא משתתפים במשחק הדמוקרטי כי אתם מפחדים. חבר הכנסת אשר, אני חייב להגיד לך, שמעתי שעידית ריגשה אותך, גם אתה מרגש אותי, אני חייב להגיד לך.

הדברים שלך מרגשים. עכשיו, חבר הכנסת סובה.

לא. אה. אם זה לא, אז זו אמת.

חבר הכנסת סובה, בבקשה תשאל את הייעוץ המשפטי. אני רק שאלתי שאלה, אם יש תשובה משפטית לבקשה שלי אני מבין שזה לא בסדר-היום, כי כמו שאמרתי, פספסתי את תחילת הדיון בהיעדר הסכמת האופוזיציה לשתף פעולה בנושא של ועדות, אותן ועדות שהאופוזיציה אמורה לנהל, האם יש דרך למנות יושב-ראש זמני אני מדגיש: זמני על מנת שהוועדה תוכל לכהן כמו כל ועדה אחרת שלא פועלת? כי אנחנו יודעים שיש נושאים שכן חשוב להעביר דרך הוועדות. זו השאלה המשפטית שנשאלה אלייך, היועצת המשפטית של הוועדה. אדוני היושב-ראש, לפני שהיא עונה, אם היא הולכת לענות בעניין הזה, אז אני רוצה להעיר משהו. כן, בבקשה. אני חושב שכאשר הנושא הזה נמצא בבג"ץ, והוא נמצא בבג"ץ בנוסח מסוים, במציאות מסוימת הכנסת מתנהלת כך ומתנהלת כך, ויש אופוזיציה שמחרימה וכדומה,

וזו התמונה שיש בפני בג"ץ בא חבר הכנסת סובה ומבקש להפוך את הסיפור עכשיו. הוא אומר, כשנבוא לבג"ץ אז מה יגידו בקואליציה? הכנסת לא משותקת.

היועצת המשפטית שלנו מצאה פתרון, איך אפשר לקיים ועדת העלייה והקליטה גם כשהאופוזיציה לא קרה אסון, המדינה לא משותקת, הכול עובד. אני חושב שעכשיו אם את באה להמליץ ולומר שאפשר זו תמונה חדשה לגמרי. אז תחשבי על מה שאת עושה. תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. ארבל, בבקשה. במישור הטכני צריך לומר שאין דבר כזה של יו"ר זמני.

יו"ר ועדה נבחר, בהתאם לסעיף 106 לתקנון, בהמלצה של ועדת הכנסת, ואז הוועדה בוחרת. ויש גם אפשרויות אחר כך להחליף את - - - אבל בכספים היה,

בכספים ובחוץ וביטחון החוק קובע שעד להקמת הוועדות הקבועות כל הוועדה היא זמנית. מי שבוחר אותה זו הוועדה המסדרת, זו לא מליאת הכנסת, ושם באמת יש הסדר קבוע בחוק. המונח הזה לא קיים בשוטף ברגע שקמו הוועדות הקבועות, והוועדה בעצם קמה. מה שאי-אפשר לעשות זה למנות לה יושב-ראש בגלל ההתחייבות וההחלטה, שהיא גם צודקת,

במצב ש-60 יום לא היו שמות לוועדות. זו פעם ראשונה בכנסת מזה 70 שנה, נכון? זו השאלה. זו פעם ראשונה שדורסים את זכויות - - - 90 יום כבר אין ועדה. היושב-ראש אפילו התרגש ממה שאמרתי. הוועדות קמו ב-12 ביולי. ולכן, היות שההחלטה היא שבראשות הוועדה יעמוד חבר אופוזיציה, וסיעות האופוזיציה לא נתנו שמות, אז לא ניתן למנות יושב-ראש לוועדה בשלב הזה. טוב, תודה רבה. נרגעתי. ח. הצעה להוספת חבר מסיעות האופוזיציה לוועדת העבודה והרווחה אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר-היום.

נדלג על סעיפים ד',

כי אין לנו פה קוורום מתאים

מהאופוזיציות. אנחנו עוברים לסעיף ח': ההצעה להוספת חבר מסיעות האופוזיציה לוועדת העבודה והרווחה. אני אקרא את ההצעה. אני מתכבד להציג את הצעת ועדת הכנסת

ברגע שיאושר במליאה להגדיל את מספר חברי ועדת העבודה והרווחה מ-14 ל-15. כיום יש 14 חברים בוועדת העבודה והרווחה: 8 חברים לקואליציה ו-6 חברים לאופוזיציה. אנחנו מציעים להוסיף חבר אחד מסיעת הליכוד בוועדה